לקבוע דיון דחוף למחר בנושא של עליית מחיר החלב. שר האוצר הבטיח לי, אחרי ישיבה שהייתי איתו, שהוא יצמצם את זה בהתחלה בחצי, הוא באמת עושה את זה. יחד עם זה, אם אני שומע שבחודש יוני יעלו עוד פעם את המחיר, אז זה לא רציני. מה שהאוצר צריך לעשות זה לתת למחלבות 100 מיליון שקלים סיוע על מנת שהמחיר לא יעלה, כמו שעושים עם מחיר הדלק שהאוצר עשה הנחה במס וספג את ההעלאה, עד שהמחיר התחיל לרדת בעולם. כי אני מבין שאולי תהיה ירידה מסוימת בתשומות של כ-5%. דבר שני, אני גם לא מבין את החרדים, עם כל הכבוד. משפחות ברוכות ילדים זה קודם כל החרדים, ומשום מה לא מעניין אותם שמחיר החלב יהיה גבוה או לא, כשבעצם הם יכולים להפעיל את הלחצים הפוליטיים שלהם גם על העניין הזה. שלא לדבר על זה שהורדנו את המס על השתייה הממותקת, קוקה-קולה העלתה את המחיר לפני ההפחתה הזאת, יחד עם עוד חברות. התוצאה היא שגם הפסדנו מס של 900 מיליון שקל וגם המחיר נשאר אותו דבר. גם פה לא שמעתי לא את האוצר ולא את החרדים בעניין הזה. אני מציע לחרדים להתעשת ולהתחיל לטפל גם ביוקר המחיה. נתחיל את הישיבה בנושא של הצעת חוק התחרות הכלכלית (איסור פגיעה ביבוא מקביל או ביבוא אישי) (הוראת שעה), התשפ"ב-2022. אני רוצה להגיד ליועץ המשפטי, ישבתי עם האוצר. העלות של התיקון הזה שאני מבקש, בגלל ההסכמים הבין-לאומיים, היא קרוב לשלושה מיליון שקלים, ולא התכוונתי להגיע לסיטואציה כזאת. לכן אנחנו ניאלץ, למרות שאני חושב שברגע שמשלמים מס על רכבים ביבוא מקביל כמעט ואין ירידה במחיר כתוצאה מהיבוא המקביל. זה דבר שנצטרך לפתור בעתיד, או בתיקון של ההסכמים הבין-לאומיים או בדרך אחרת. בינתיים אני רוצה שההסדר הזה שדיברנו עליו, שהיבואנים יצטרכו לעזור בלספק את תעודת הייצור הזאת - - - בעצם התיקון לחוק רישוי שירותים ומקצועות - - - כן, אבל לעשות את זה כהוראת שעה כרגע לשנה, על מנת שנראה איך זה עובד, ואחרי שנקבל את הדיווח נאפשר לממשלה,

או לתקן או להאריך את זה בצו, מה שדיברנו בזמנו. לכמה זמן בצו? אם זה טוב אז לעוד שנתיים ועוד שנתיים. באישור ועדת כלכלה? באישור ועדת כלכלה. אבל גם ההתחייבות של היבואנים לא תהיה בסנקציות כלכליות או משהו כזה, אלא נבדוק את זה בשנה בלי כל הדברים האלה ונאפשר במקרה שזה כן עובד ורק הם לא משתפים פעולה שבתיקון הצו גם יהיו סנקציות. האם זה אפשרי להכניס את זה לחוק בצורה כזאת? אני חושב שכן, אבל נצטרך לחדד את הפרטים. מיד אקרא את הנוסח ונשמע גם הערות, ככל שישנן. אבל אזכיר שהתיקון שעליו דיברנו הוא תיקון בסעיף 41 לחוק הרישוי, שבעצם תהיה חובה של יבואן ישיר לספק תעודת מקור של רכב מתוצרתו המיובא לישראל לכל יבואן מסחרי שיבקש לקבלה. לעניין ההגדרה של תעודת מקור קיבלנו הערות. אני חושב שההגדרה שפורסמה בנוסח לקראת הדיון שהתקיים במרס לא הייתה מדויקת. אולי יש מישהו מנציגי משרד האוצר שיוכל לחדד. אני כן ארצה הצעות לפרוטוקול גם של רשות המיסים, גם של האוצר, גם של משרד התחבורה וגם משרד הכלכלה, שיעשו כל מה שצריך על מנת לגרום לזה שלא יהיה מס על היבוא המקביל, אני קורא לזה מס עודף בגלל תעודת המקור. לעשות את כל הפעולות הנדרשות בשנה הזאת. כי בסופו של דבר כמה כבר היבוא המקביל מפחית את המחיר, ב-10%? ב-12%? אז מצד שני הם משלמים מס. המחיר לא יורד, אז למה אנחנו צריכים את היבוא המקביל בצורה הזאת? ברור שלא. אבל מצד שני לא רציתי לפגוע בכלכלת המדינה בעניין הזה בצורה רחבה, ולכן אנחנו נעשה את זה בצורה מדורגת. לגבי מוצרי החשמל, הבנתי מהאוצר שאין מכס כמעט, והנושא של חוק מקורות האנרגיה מטופל ואין עם זה בעיה. כדאי שנציגי משרד האנרגיה יתייחסו. עכשיו הם ידברו על זה. זה נפתר באופן כללי, אבל אני רוצה לשמוע את אנשי המקצוע וגם את האוצר לפרוטוקול בעניין הזה. בבקשה. אני מאגף תקציבים. רק לתקן לפרוטוקול, העלות של המכס ומס קנייה זה 1.3 מיליארד שקלים, לא 3 מיליארד. זה עדיין הרבה כסף, אבל קצת פחות. לגבי חוק מקורות אנרגיה, מה שאנחנו בדקנו שנחקק בחוק בוועדה, מראש חשבו על נושא היבוא המקביל, ולכן יש שתי חלופות. החלופה העיקרית היא מסמך של DOC, שזה באמת מסמך שצריך להביא מהיצרן, אבל החלופה השנייה היא להביא בדיקת מעבדה מכל מעבדה שיש מעבדת ILAC, שיש הרבה כאלה בעולם, ואז אתה יכול להראות שהמוצר דומה למוצר הייחוס, שזה המוצר שמיובא ביבוא ישיר, ועל בסיסו להביא אותו ביבוא מקביל בלי שום קשר עם היצרן. זאת אומרת שהוועדה מלכתחילה נתנה לזה פתרון כשהיא חוקקה את החוק. מכיר את זה? זה בסדר?

מה לגבי יבוא המכוניות וכל הדברים האלה? אז כמובן ככל שיחוקק החוק אנחנו נעשה את המיטב לוודא שהוא מיושם, וכל מי שיביא תעודת מקור יקבל את הפטור ממכס. תוך שנה תוכלו לעשות משהו מההסכמים הבין-לאומיים האלה, עם האמנות? את זה אני לא יודע. אנחנו נמשיך לעשות עבודה ואז כשנגיע - - - מי אחראי לזה, משרד הכלכלה? משרד הכלכלה אחראי על ההסכמים. זה הסכם עם האיחוד האירופי, הסכם מאוד גדול ומשמעותי. אני לא יודע אם מישהו יוכל לשנות אותו. היה ניסיון בעבר ואני לא יודע מה קרה איתו, אבל אנחנו נעשה את כל המאמצים במהלך השנה שאם זה לא יעבוד אז יהיה פתרון אחר. משרד התחבורה כאן? אני מהלשכה המשפטית במשרד התחבורה. מבחינתנו ההצעה שהגשנו בדיון הקודם היא אפשרית, רק אני מזכיר שגם לנו היו הערות שהערנו לגביה מבחינת יכולות האכיפה של ההוראה הזאת והקושי שלה. ניתן שנה חצי וולונטרי על מנת לראות שזה עובד ואיך זה עובד, ואחרי שנבדוק את זה נתקן. כי היו הערות די מוצדקות של היבואנים בעניין הזה, ואנחנו לא יכולים להתעלם מהן בהערות האלה. אבל נאפשר את זה במשך שנה, בלי קנסות, בלי כלום. אני רק אומר לכם, אם אתם לא תשתפו פעולה, היבואנים, אז יהיו לזה משמעויות בהארכה. אז חבל. אני רק רוצה לחדד נקודה. מדובר למעשה על תנאים למתן רישיון יבואן ישיר.

למעשה מי שמתקיימים בו כמה וכמה תנאים שמנויים בסעיף 41, זכאי לקבל רישיון יבואן ישיר ממשרד התחבורה. אחד התנאים, הוא המציא כתב התחייבות מאת יצרן הרכב בחו"ל, וכאן גם היום בחוק כנוסחו היום יש כתבי התחייבויות בנושאים שונים. מה שמוצע כאן זה להוסיף כתב התחייבות של מבקש הרישיון להמציא כתב התחייבות מהיצרן בחו"ל לספק תעודת מקור או מסמכי העדפה יכול להיות שנפנה להגדרה של מסמכי העדפה בפקודת המכס של רכב מתוצרתו המיובא לישראל לכל יבואן מסחרי שיבקש לקבלה. בעצם הסנקציה, אם אני מבין נכון, היא שאם המבקש לא ממציא את המסמך הזה הוא לא מקבל רישיון. אני שואל את משרד התחבורה עד מתי הרישיונות של היבואנים הישירים בתוקף כרגע. ב-2022 למעשה היה מועד החידוש של רוב הרישיונות של היבואנים הישירים. החוק נכנס לתוקף באוקטובר 2016. זה אומר שהרישיונות הקיימים של רוב היבואנים הישירים למיטב הבנתי זה עד 2028, כך שאם אנחנו רוצים להחיל את זה באופן מיידי יהיה צורך להתייחס לזה בסעיף התחילה של הוראת השעה שכבוד היושב-ראש מציע. בנוסח שהונח על שולחן הוועדה במרס כבר יש התייחסות לעניין הזה. למעשה לפי הנוסח תחילת התיקון אמורה להיות ב-1 ביולי, וההוראות החדשות יחולו גם על יבואנים ישירים שביום התחילה הם בעלי רישיון יבואן מסחרי בתוקף. אבל אני לא רוצה סנקציות כרגע, אני רוצה שיתוף פעולה. אבל אם נראה שיבוא משרד התחבורה ויגידו שלא שיתפו פעולה, אנחנו כן נכניס בחידוש סנקציות. קודם נראה איך זה עובד. לכן שאלתי עד מתי הרישיונות בתוקף, כי הרישיונות בתוקף עד 2028. הסנקציה היא שאותם יבואנים לא יקבלו רישיון. אפשר סנקציה של קנסות גם, אין שום בעיה. אנחנו נציע אולי לא להכניס את זה בתור תנאי לרישיון, אלא לבחון את זה בתור תיקון שיתייחס לנושא של חובות היבואנים. כי אחת הטענות שלהם,

היא שייבוא מקביל מייצרים בגרמניה ומביאים את זה מטורקיה. ברגע ששינו משהו ברכב, אי אפשר לתת תעודת מקור. אז זו בעיה אמיתית. זאת הטענה. אם זה נכון זאת בעיה. אין ויכוח שזאת בעיה. יש נציג של משרד הכלכלה? אני רוצה לדעת לגבי ההסכמים הבין-לאומיים. אף אחד לא פה? עוד לא הגיעו. מי רוצה לדבר? אבל אל תחזרו על הכול מאפס, כי זה לא מתאים. אני מנכ"ל יבואני הרכב. אני רוצה להזכיר לוועדה שביקשת, בצדק, בדיון הקודם שנשב יחד ונמצא לסוגיה המורכבת הזאת פתרון טכני. בגלל שאנחנו מכירים את הנושא הזה לפניי ולפנים, אנחנו יכולים להגיד לך שאפשר למצוא פתרון טכני. אז תביאו פתרון טכני, אין בעיה. השנה הזאת תהיה שנה חצי וולונטרית. אנחנו נכתוב את זה בחוק, נבדוק את זה במהלך השנה לפני ההארכה של החוק הזה באמצעות צו ונראה איך זה מתבצע. אבל ההערה שלך היא מהותית, כי אנחנו כפופים לסנקציות מאוד גדולות בנושא של סיכול יבוא, ואתה מכניס אותנו לסנקציות האלה - - - אבל אני רוצה לפתור את הבעיה הזאת. עם כל הכבוד לכם, אתם לא כל כך מעוניינים ביבוא מקביל, מה אני יכול לעשות? אנחנו גם רוצים. בגלל שיש כל כך הרבה סערות בכוס מים בסוגיה הזאת, אנחנו רוצים לפתור אותה ולהתקדם הלאה. יש פתרון שאנחנו מדברים עליו כבר שנתיים, שייקחו את כל האינפורמציה שאנחנו נותנים למכס בגין הרכבים שלנו וישתמשו בה ויעזבו אותנו בשקט. זה פותר 98% מהבעיות, וגם האנשים שמתעסקים ביבוא מקביל אומרים שזה פותר. אבל תעודת מקור זה על כל רכב ספציפית, לא באופן כללי. לכן אני אומר, אפשר לקחת את הדגמים שמגיעים, שזה 95% מהרכבים שמגיעים, ורכב שאנחנו מביאים שהוא זהה לרכב שמביא יבוא מקביל, שישתמשו באינפורמציה ושיעזבו אותנו בשקט. מה המכס והאוצר אומרים? המכס עסוק בלזרוק את הבעיות למקומות אחרים. זו הבעיה. מעולם לא חשבתי שאני אסכים עם איגוד יבואני הרכב, כבוד היושב-ראש. אתה אמרת לי שאין לכם בעיה לוותר על מאה ומשהו המיליון האלה כדי לפתור את הבעיה,

זו הגבייה בערך ביבוא המקביל. אז למה אי אפשר לעשות את זה בצורה הזאת ולסיים את העניין הזה? תן לי סמכות ושבוע ואני פותר את זה. בפועל הם גם עושים את זה היום אפילו. ביבוא אישי, אם יש פקידה של מכס שחושדת במשהו, אז היא מתקשרת ליבואן הישיר והוא נותן לה את המידע. זה כשהיא חושדת, גם לגבי החשד לא לגבי עצם התשלום. זה לא פותר את הבעיה. לא, מה זה החשד שלה? היא רואה שיבואן אישי למשל מביא תעודת מקור והיא יודעת - - - מי המכס פה? יש לכם בעיה עם העניין הזה? אם האוצר מסכים לוותר על ההכנסה הזאת, אז לא צריכה להיות לכם בעיה. אני מהחטיבה לתכנון וכלכלה ברשות המיסים. מדובר בסוגיה שהיא פחות כלכלית ויותר משפטית.

עניין של עמידה מול הסכמים בין-לאומיים. בסדר, אנחנו עומדים בהסכמים.

אם לוקחים מאזדה 3, יש תעודת מקור מסוימת, אז משתמשים בתעודת המקור הזאת עד כמה שאפשר. אם יש בעיות שיודעים עליהן, זה משהו אחר. למה צריכה להיות לכם בעיה? אתם רק גובים את הכסף, אתם לא קובעים מה צריך להיות. קיים קושי לקבוע שאכן מדובר באותו דגם, כי גם אם הרכב נראה אותו דבר, יכול להיות שהחלקים שלו באים ממקור קצת אחר ואז זה עובר את ה-50% הנדרשים. זה באופן כללי. אתם הולכים על הקיצוניות. אבל אנחנו בוחנים את הנושא. אני לא רוצה לבחון, אני רוצה לגמור עם זה. אמרתי, יש לנו שנה לבחינה. אבל השנה הזאת תגן עלינו מחשיפות. בינתיים אני כן רוצה שיהיה כתוב מה שאמרנו, ואתם צריכים לשתף פעולה עם העניין הזה. על זה לא צריך להיות ויכוח. לא יהיו לכם סנקציות כשנה הראשונה, יהיה שיתוף פעולה על מנת לראות אם זה עובד. מעבר לזה, מה שמציעים יבואני הרכב נשמע לי הגיוני. איפה זה יהיה כתוב? בחוק. יש תהליך של הידברות ומחפשים פתרון. מחפשים כבר כמה שנים, אין שום פתרון. אתם אוהבים לגבות, מה אכפת לכם? אתם גובים וזהו, נגמר הסיפור.

אני לא יודע מה יהיה הנוסח, אבל צריך להביא בחשבון שעומדים להיכנס עוד יצרנים חדשים רבים בשנה-שנתיים הקרובות, בעיקר מסין. אם התנאי הוא התנאי כפי שכתוב, זה ימנע יצרנים חדשים מלהיכנס, מן הסתם יפגע גם בתחרות.

מפני שאם כתוב בחוק שתנאי לקבל רישיון - - - היושב-ראש ביקש שזה לא יהיה תנאי אלא תהיה חובת יבואנים. תהיה חובה בלי סנקציות כרגע, זה הכול. אם לא תשתפו פעולה ולא תפתרו לנו את הבעיה עד כמה שאפשר, אנחנו בהארכה נלך נגדכם. שלא יהיו אי הבנות. עם קנסות ועם הכול. אבל אם רוצים להטיל סנקציות צריך כבר עכשיו לקבוע את זה. את שאלת הסנקציה צריך לבחון. יש כמה מדרגים בחוק. אני משאיר את זה לך יחד עם אנשי המקצוע. לא, זה הוועדה צריכה להחליט. תציעו לנו, אני לא יודע מה להגיד לכם. משרד התחבורה. בסדר. היום אנחנו לא יכולים להצביע בכל מקרה, כי זו עדיין פגרה. הפגרה הסתיימה. מצוין. אז אפשר להצביע. השאלה היא מה סכום העיצום הכספי שמתאים בהקשר הזה. אפשר לקבוע עיצום כספי ולקבוע תחילה נדחית.

אני מציע שנעצור את הישיבה, אחרי שחברי הכנסת יתייחסו, תשבו יחד עם משרד האוצר, משרד התחבורה, תנסחו את הכול ונחזור חזרה.

אני מבקש שיתייחסו גם ליבואנים המקבילים, כי איתנו אף אחד לא מדבר. אתה לא שם לב שאנחנו עובדים בשבילך, ואתה אומר שיתייחסו? אתה לא רציני פה. מנסים לעשות לא בגללך, אלא בגלל שאנחנו רוצים שהיבוא המקביל יפחית את המחיר. אם את ההפחתה אתה משלם באמצעות מס, אז העסק הזה לא שווה כלום.

עמיל מכס. מה הקשר של עמיל מכס לעניין הזה? אני מסתכל על השוק ממעוף הציפור ואני מכיר את הבעיות שלהם ואני מכיר גם את הסכמי הצבירה ואת הסכמי הסחר, כנראה בצורה לא פחות טובה מהמכס ומשרד הכלכלה שלא נמצא פה. יש לך שלוש דקות לדבר. קודם כל אני רוצה להודות לאדוני שנתן לי את האפשרות. לגבי העניין של השנה, אני הייתי מבקש מאדוני לעשות את זה לפחות לשנתיים-שלוש. לא, שנה. אנחנו רוצים לראות איך זה עובד.

עסקה של רכב זה לא מהיום למחר. לא משנה.

צריכים לראות, אם זה עובד על הכיפאק, אם זה לא עובד שנדע שזה לא עובד. כל השיטה שעושים חוק, שוכחים אותו כמה שנים ובינתיים יש בחירות, באים חברי כנסת ומתחילים את הכול מאפס, היא לא מקובלת עליי.

תן את התובנות שלך בבקשה. מה למדת מהעניין? אני אסביר. זה לא שעכשיו אתה מייצר עסקה של רכב ואז עוד יומיים זה נמצא אצלך. אתה יכול מדי פעם לקבל מצב, במיוחד ברכבים של אפס קילומטר, שאתה יכול לקבל את הרכב בעוד שישה או שמונה חודשים, לא כולל ההובלה. זאת אומרת שאם אנחנו הולכים לשנה ההשפעה שתהיה היא השפעה יחסית מינורית, וזה משהו שלדעתי צריך לבוא לשיקול דעת הוועדה. טוב, שנה וחצי. אני רוצה להגיד בעניין של הסכמי סחר. יש דבר שנקרא הסכם צבירה, העניין הזה שמיוצר במקום אחד ומיוצר במקום אחר שהוא באופן אוטומטי לא מקבל הסכם במקור הוא פשוט לא נכון. העניין של היצמדות לנתוני היבואן, כמו שאנשים הסבירו, זה רעיון מצוין, אלא שזה מנוגד להסכמי הסחר. אני הייתי בקשר גם עם מינהל סחר חוץ, משרד כלכלה, וגם עם דוד חורי מהנהלת המכס שמטפל בזה, וזה אומר שצריך לשנות את הסכם הסחר, זה אומר שצריך לעשות משא ומתן עם האיחוד ובנפרד עם 27 מדינות. זאת אומרת שאם הרעיון הזה ייכנס הוא בהגדרה מתנגש בהסכם הסחר. וזה דבר שאני חושב שהוא יהיה מאוד בעייתי. לא נראה לי שזה מתנגד, אבל לא משנה. אם אני לוקח מאזדה 3, ושלא ייעלבו היבואנים של מכוניות אחרות, ויש תעודת מקור למאזדה 3, אז אומרים בואו נשתמש באותה תעודת מקור גם ליבואנים. למה זה נוגד את ההסכם? אבל הוא מפיק את הרשומון ולכן חשוב מאוד לדעת. אדוני היושב-ראש, לפי הסכם הסחר אתה יכול ליהנות מפטור ממכס מאירופה באחת משלוש צורות: עד 6,000 אירו אנחנו לא במשחק, כי זו מן הצהרה של החשבונית, המספר של היצרן, שמזה היבואנים הישירים נהנים, וEUR1-. אין דרך רביעית. אם אתה לא מביא תעודות EUR1 ספציפית לטובין הזה ואתה תיתן לזה פטור אתה נוגד את הסכמי הסחר,

ההסכם הזה הוא מאוד קשיח לעומת ההסכם עם ארצות הברית שאתה יכול לוותר על זה. זה חשוב, כי הם מפיקים את המס. בלי קשר לעניין המהותי שטיפלת בו, אני חזרתי לבדוק את נושא הביטוח ומצאתי שלא רק שעדיין משיתים עליהם לבוא לחברת ביטוח שיבואו לבדוק, שמחייבים אותו לביקורת של סוכן ביטוח, חברת ביטוח, עכשיו הוא גם צריך להגיע לתל אביב אם הוא מהפריפריה. אתה מדבר על היבוא המקביל?

יש שם בעיות עם הביטוח?

הבנתי שנוספה עוד בדיקה, בדיקת שמשות, שלא הבנתי את המהות שלה. זו בחינה שלא אומרים: אתה הבאת מאזדה 3, אז זה ביטוח של מאזדה 3. לא, אתה צריך לעשות דוח מיוחד.

התלוננתי על אוטו שהבאתי. מי פה מהיבוא המקביל? זה נכון מה שחבר הכנסת דנינו אומר?

הם מסיימים - - - לא יבוא אישי,

במקביל יש את זה? במקביל לא, רק באישי.

יבוא אישי זה בדרך כלל רק עשירים כשמביאים מרצדס. אתה סימנת אותי. מה לעשות?

אחד כזה יכול לקחת את האוטו לסוכן ביטוח ולעשות את התהליך הזה ולבדוק שמשות. יש לו זמן לזה. אבל כשאתה מדבר על יבוא מקביל אתה מביא 1,000 מכוניות, לא ייקחו עכשיו כל מכונית לבדיקת שמשות. זה לא קיים, נכון?

אז עזוב את זה. רק לסיום, כבוד היושב-ראש, אם אפשר להגיד כמה מילים. רגע, זו ועדה של חברי כנסת. רק בשביל להשלים, כשאני התלוננתי אצל המפקח על הביטוח, בתור אזרח, הוא באמת ביטל את העניין,

עדיין זה מתקיים. מה רצית לומר? אני חושב שהפתרון הכי נכון והכי קצר זה פשוט להחזיר סעיפים שהיו קיימים בהוראת נוהל זמנית של רשות המיסים, שדוד חורי חתום עליה, ששם הוא הביא בעבר פטור להצגת תעודת מקור לרכבים ביבוא אישי, גם משומש וגם חדש. ברכבים ביבוא אישי בשנים ההן היו אותה כמות של כלי רכב כמו שהיבוא הזעיר והיבוא המקביל היום, 3,000 רכבים.

כמו שהוא לא פתר את זה אז, עשר שנים הוא נתן פטור. זה חוק, זה לא נוהל. אז אתה יכול להכריח אותם לתקן את הנוהל בחזרה ואז המצב יחזור לקדמותו. חוק צריך לעמוד בכללים הבין-לאומיים. אני לא יודע מה הוא עשה. אבל עובדה שזה עבד במשך עשר שנים. כמה זמן אתה צריך לדעתך, חצי שעה? נצא להפסקה של חצי שעה ונחדש את הדיון בשעה 10:00. (הישיבה נפסקה בשעה 09:36 ונתחדשה בשעה 10:30.) לגבי הנושא הזה, נקבע ישיבה ליום שלישי. עד אז הם יסיימו את הניסוחים. כנראה זה לוקח זמן.

יש בעיה עם המכס. צריכים לבדוק את העניין הזה איתם בניסוחים.